נא לשמור על השקט, אנחנו ממשיכים בדיוני ועדת כלכלה, הצעה לסדר בנושא מצבם הקשה של עובדי ענף הלול, שנפגעו באופן חמור מהתפשטות שפעת העופות בישראל. יוזמי הדיון, חברת הכנסת ענבר בזק, חבר הכנסת מוסי רז, אנחנו בכלל כל עולם ענף ההטלה בישראל הוא במצב מורכב ועובר זעזועים וקונפליקטים, ולכל זה מצטרפת שפעת העופות, שאנחנו רוצים לדעת את מקורה, ואנחנו רוצים לדעת את היקף התופעה, את היקף הנזק ואת ההשלכות של המגפה בלולים, וכיצד משרד החקלאות מתכוון לטפל בנושא הזה, ומה קרה בהיבט של הסיוע הכלכלי לחקלאים. יוזמת הדיון תדבר ראשונה, ענבר בזק בבקשה. יש לנו פה נציגים של משרד החקלאות? חייב שיהיו נציגים. אוקי תודה. קודם כל בוקר טוב לכולם, תודה ליו"ר הוועדה על הדיון הזה שככה היה מאוד חשוב לי שיתקיים לפני שהכנסת יוצאת לפגרה. אומנם אני יזמתי את ההצעה לסדר ואת הדיון אבל אני מצטערת שהם מתקיימים, אני מצטערת שהם מתקיימים כי זה דיון שלא היה צריך להתקיים. לא ייתכן שממשלת ישראל ומשרד החקלאות קיבלו החלטה לפני חודשיים, להשמיד מיליון עופות, ועד היום אין תשובה ללולנים, אין תשובה למגדלים איך הם יפוצו. חלק מהפיצויים הישירים הגיעו, למרות פניות חוזרות ונשנות שלי במכתבים, בשיחה אישית עם מנכ"לית המשרד, בשיחות עם יו"ר הוועדה, עם כל מי שאפשר, מה קורה עם הפיצוי ללולנים ומה קורה עם הפיצויים העקיפים, לא התקבלה תשובה. אנחנו חודשיים אחרי האירוע, מדובר בכמה עשרות משפחות שיושבות מאז חודשיים, לא ישנות בלילה, חוסר וודאות, חוסר אונים, הפרנסה שלהם נפגעה והם לא מקבלים תשובה. אז עצוב לי שאנחנו צריכים לקיים את הדיון הזה, אבל לפחות בואו נצא מכאן עם תשובות לגבי הפיצויים, זה היה צריך להיות מובן מאליו שצריך לפצות אותם, ולא רק על הנזק הישיר של התרנגולות שהושמדו, אלא גם על הנזקים העקיפים. אנחנו מדברים על השמדת תערובות, אנחנו מדברים על השבתה של תחנות מיון, אנחנו מדברים על איסור להכניס מטילות חדשות במשך חודשים, זה אנשים שזו הפרנסה שלהם, וצריך למצוא פתרון ולראות איך מפצים אותם על זה, ואני רוצה גם להזכיר שאנחנו אוטוטו בפני ערב פסח, בתקופה הזאת שלא היו מטילות ולא הוכנסו מטילות חדשות, אנחנו עומדים בפני מחסור בביצים. בתוך כל האירוע הזה, אנחנו ערים לכל מה שמתרחש באוקראינה, אנחנו כבר מקבלים תחזיות של עלייה של עשרות אחוזים במחיר הביצים, וזה הזמן שבו המדינה שלנו צריכה ומשרד החקלאות בראשה, לעשות כל שביכולתם כדי לשמור ולהגן על ענף המטילות בארץ, על ענף הביצים בארץ כדי לא להסתמך על יבוא, ולא להיות תלויים במה שקורה כרגע באירופה, שכולנו מבינים שזה אירוע שהולך להימשך זמן רב, וכדי לא להגיע למצב שנגיע לערב פסח ואזרחי ישראל יהיו ללא ביצים. אז זה אחריות שלנו, גם להבטיח שהלולים יחזרו לפעילות כמה שיותר מהר, שהלולנים יקבלו פיצויים, ואני רוצה מילה אחת אישית לשר החקלאות שלא נמצא פה היום, אני מקווה שהמידע יעבור אליו. בזמן הזה שהלולנים ישבו שמה חרדים לגורלם, והיה סגר על המושב, אתה יצאת בהצהרות לתקשורת ששפעת העופות היא באשמת הלולנים, וכולנו יודעים שאין הדבר כך, אנחנו יודעים ששפעת העופות הגיעה מעגורים נודדים, ושהחלטה להשמיד את העופות הייתה החלטה של משרד החקלאות. אז קח אחריות, קחו אחריות, תפצו את האנשים האלה, ותדאגו שהאנשים האלה יוכלו לחזור כמה שיותר מהר ולגדל את הביצים, כי הביצים האלה משרתות את כל אוכלוסיית ישראל,

תודה רבה ענבר, גם על הצגת הבעיה וגם על החדות, וגם על הנוקבות, וגם על הדיוק, וגם על התמציתיות. אני מבקש מבני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות חרמון, שזה אחד האזורים שנפגע, להציג את הדברים, כל הדוברים, נא להיות קצרים שנספיק רבים. בבקשה בני ידידי. בוקר טוב לך חברי היו"ר, ובוקר טוב לחברי הוועדה, ותודה רבה לחברת הכנסת שהציגה לפני, וגם הגיעה לשטח וראתה, ואין טוב ממראה עיניים, ואני בראשית דברי גם מזמין אותך חברי יו"ר הוועדה, כמי שבתפקידיו הקודמים, והקודמים קודמים ביקר בגליל, מכיר גם את הבעיה הקשה שיש לנו ביישוב מרגליות, עוד בטרם הגיעה שפעת העופות. היישוב הזה, זה היישוב היחידי במדינת ישראל, שמאוים בירי שטוח מסלול, זה יישוב שרמת החרדה בילדים והטיפול בילדים היום, כל יום לפני שפעת העופות, 39 ילדים מטופלים יום, יום, ואני לא יודע אם יש יישוב כזה. אני בחרתי להציג את האמת, ואתה מכיר אותי כבר למעלה משני עשורים, ידידי יו"ר הוועדה. יש כאן היום בעיה אמיתית, במרגליות, שיורדות קטיושות ושהם במקלטים שוהים חודשים, חברי הכנסת, השרים, מגיעים כי הנוף טוב, האוויר מצוין, וזה כייף לבוא למרגליות להצטלם ולרדת חזרה, אני לא מחלק כאן ציונים לחברי השרים וחברי הכנסת, יש כאן מצב אמיתי של יישוב, שצריך להכריז עליו בהחלטת ממשלה, כטיפול נקודתי בבעיה. הבעיה היא לא רק הפרנסה, הבעיה היא רחבה, יש שמה בעיה קשה מאוד, של תשתיות של היישוב, שאף אחד לא רואה אותה ממטר, יש שם בעיה קשה מאוד עם החינוך, יש שמה בעיה קשה מאוד עם מצב בטחוני, ומי שקצת שומע חדשות, כל המסתננים שנכנסו בשנתיים האחרונות, שניים מתוכם הגיעו לתוך מרגליות ותפסו טרמפ עם מישהו ממרגליות לקריית שמונה, ואחרי זה התעוררו. הקהילתיות במקום הזה, בעיה קשה מאוד של חוסר בלכידות מאוד, מאוד ברמה מאוד נמוכה, אין גן ילדים, אין מעון, אנשים לא רוצים לבוא לגור במרגליות מבחוץ, ויכול להיות שאני עושה טעות בזה שאני משקף את המציאות הזאת, כי אנחנו רוצים לבנות את מרגליות, עם הרחבת יישוב, עם קליטה של בנים, שכבר חלקם הגדול נטש אותנו, למה? זה יישוב שמדינת ישראל הייתה צריכה לתת לו מכסות של ביצים שהמדינה צריכה אותם, וגם להשאיר את החיילים האמיתיים בגבול הצפון אך ללא מדים, אלה הם תושבי מרגליות, לא מישהו אחר, ויש לי יישובים נוספים שהם יישובי גדר, אבל הם לא הגיעו למצב של מרגליות. מרגליות, בחודשים של קיץ וחום, המים לא מצליחים לעלות למרגליות מאזור העמק להשקיה של המטעים, אנחנו פוגשים שמה בעיות קשות מאוד. אבל מה אני רוצה רגע להגיד בשביל להיות ממוקד כמו שנתת לקודמתי בדברים. היום במרגליות, אף משפחה לא יכולה ללכת לחתום אבטלה, ברגע שיש להם משק הם לא יכולים לחתום אבטלה. אז מה קורה? מספר המשפחות שמעל לגיל 65 הוא 50, 50 בתי אב, שבתי האב הם למעלה מגיל 65, אתם יודעים כמה צעירים יש לנו היום? ילדים שיש להם מתחת לגיל 18, בקושי 60 ילד, זה חוסן של יישוב? עכשיו זו לא בעיה רק של מבואות החרמון, זו בעיה של מדינת ישראל, ואנחנו גאים לשמור על הגבול הזה, יש שמה תושבים שהם חזקים, כולם היו ביחידות לוחמות, כולם היו בשירות צבאי. אז צריך לקחת את היישוב הזה ולראות מה קרה, לאורך שנים משרד החקלאות התבקש להקים חוות לולים על פי הרפורמה, ליישובים, לתושבים אין את היכולת להקים את הלולים האלה, צריך לעזור להם להקים חוות לולים, והם מבינים גם היום התושבים, שאם הם לא יהיו ביחד כמה משפחות, הם לא יוכלו לגדל את הביצים מאחורי הבית שלהם, למרות שהתחליף לפסיכולוג, הוא ללכת, לקום בבוקר, לעבור בחצר האחורית, להיכנס, לאסוף את מגשי הביצים, להביא אותם למרכז הובלה ולשלוח אותם לתנובה.

בגלל ריבוי הדוברים תן לי משפטי סיום. משפטי סיום, היום המצב שיושבת פה מנהלת מחלקה של שירותים חברתיים, היום המצב שלמעלה מ- 50% מתושבי מרגליות, נמצאים אצלנו בטיפול, ואנחנו מחויבים לעזור להם, בגלל שפעת העופות, בגלל הלולים הישנים, הם לא יכולים לקבל אישור מהלשכה הווטרינרית של משרד החקלאות, להכניס נגלה חדשה של תרנגולות. מצד שני הם לא יכולים לחתום אבטלה בשום מקום. אני מבקש ממך שתראה איך אנחנו בוועדה היום, הוועדה שברשותך, שמכירה את הגליל, מכירה את התושבים, תביא להחלטת ממשלה חותכת את כל המשרדים, נוגעת בחינוך, נוגעת ברווחה, נוגעת בכלכלה, נוגעת בדת, ברפואה, בתשתיות ובהכל, שאת הכל ועדה בין משרדית שתוכל לטפל. כרגע אני מודיע לך באחריות, לתושבים שלי במרגליות אין מה לאכול ואין ממה להתפרנס. תודה רבה בני. מוטי אלקבץ, יו"ר ארגון מגדלי העופות, תציג לנו בבקשה את התמונה של האירוע הזה. האירוע התחיל בעצם באגמון החולה, שם להקת עגורים נודדות מאירופה לישראל, לקתה בשפעת עופות והדביקה אלפי עגורים, כנראה שאחד העגורים חג מעל מרגליות, או שאחד מתושבי מרגליות דרך על לשלשת של עגור חולה, ומכאן החלה ההדבקה. יש את הפיצוי בפקודה חברי הכנסת, הפיצוי בפקודה בעצם הוא פיצוי לפי גופה של עוף שהומתה, ועל זה קבוע הפיצוי. הפיצוי לא מתייחס לסעיפים הנוספים שנגרמים עקב האירוע, כמו פינוי תערובת שהיו בסילואים, ביצים שנאספו גם בימים שלפני האירוע, וחמור מכך, כמעט ארבעה, חמישה חודשים שבהם נמנעת הכנסה למגדלים בכלל. יש במרגליות גם תחנות מיון שהושבתו בעקבות האירוע.

אנחנו מדברים כאן על אירוע שהוא בקנה מידה קטסטרופלי, בטח ליישוב כפי שבני הציג היום את החולשות שהיישוב נמצא בהם. אני רוצה לומר לכם שאנחנו נמצאים היום במצב שאני קורא לשר החקלאות שהוא לא נמצא כאן וגם לשר האוצר, לעשות חישוב מסלול מחדש, ביחס לכל הגישה שלהם לחקלאות הישראלית, ולמגדלי ההטלה בפרט. השיסוי של השירותים הווטרינריים בלולי הטלה במדינת ישראל, בלי לתת פתרון להקמת לולים, פתרון תקציבי, תכנוני ללולים הקיימים, וסגירתם שלא תחת אירוע של שפעת עופות, סגירה בטענה של לולים שהם לא מתאימים, כאשר המדינה לא מתקצבת, תשאיר את מרגליות, אולי היום מרגליות יצליחו לאכלס כאירוע חד פעמי, אבל באכלוס הבא זה כבר יימנע מהם. ובשאר כל יישובי הגדר, כפר יובל, מרגליות, דובב, אביבים, שתולה, שומרה, זרעית, בכל היישובים האלה תישאר האוכלוסייה המבוגרת שזו הפרנסה שלהם, בכסף הזה משלמים לעובד הזר שמדבר בהורים המבוגרים, בכסף הזה יקנו מצות לפסח, יקנו מזון לפסח, וכזה ימנע מהם, אנחנו נתקל באוכלוסייה חלשה, אוכלוסייה רעבה, היא לא תלך לשום מקום, אין לה את היכולת, אנחנו לא יכולים לאיים בזה שנעזוב את המקום, לאן היום אפשר ללכת במדינה הזו, אין שום סיכוי, הם יישארו שם, ירעבו ללחם, אוכלוסייה חלשה,

ואם זה מה ששר החקלאות, שהוא אמון על החקלאות, נכון שהוא גם צריך לדאוג לציבור בישראל, אבל על הדרך הוא צריך קודם כל, לבסס ולחזק את החקלאות הישראלית, לחזק את מגדלי ההטלה בגבול הלבנון, שלהם היסטורית, היסטורית ענף ההטלה הוא כענף שנמצא הכי מתאים.

עוד נדבר הרבה על מצב החקלאות והאתגרים, אני פה עכשיו ממוקד, בעזרה הכלכלית למגדלים שנפגעו משפעת העופות, איפה הדברים עומדים?

מה לא שולם? מה ניתן לעשות? זה מה שאני רוצה לדעת.

שולם לכל הלולים הקטנים, למעט קבוצה של 16 לולים, שעדיין לא שולם להם. אבל רק הנזק הישיר, לא העקיף. על הנזק הישיר אני מדבר, וללולים של מר דוידי, הלולים הגדולים שמאכלים גם, וצריך לדעת, מאכלסים חלק מהלולים של תושבי מרגליות שמגדלים בלול הזה. זאת אומרת שגם אם שולם ל- 50%. למה לא שולם לכולם? אני רוצה את נציג משרד החקלאות כרגע, אחרי זה יהיו עוד דוברים, נא להתאזר בסבלנות. איפה המצב עומד מבחינת התשלום? עברו כבר שבועות רבים מהאירוע הזה. תציג את עצמך בבקשה. בוקר טוב, יוסי שטיינברג ראש תחום תמיכות במשרד החקלאות. אדוני יו"ר הוועדה, חברי הכנסת, מגדלי העופות, החקלאים, הדיון החשוב מאוד שיזמתם ושאנחנו מקיימים היום, מגיע בעקבות אירוע שבהיבט של שפעת העופות, הוא אחד האירועים הקשים ביותר שידעה מדינת ישראל לתולדותיה. הכבירו פה כבר מילים על ההשפעות של האירוע, על הכמות הגדולה מאוד של עופות שהושמדו בעקבות האירוע, ואני יכול גם להוסיף ולומר, שזה אירוע שפגע בשורה ארוכה מאוד של יישובים, בעשרות רבות של חקלאים, באנשים שעובדים מאוד, מאוד קשה למען מטה לחמם כדי להתפרנס וכדי לספק את הביצים שכולנו אוכלים. על הרקע של האירוע הזה, מהרגע שהוא התחיל, שורה ארוכה של צוותים של משרד החקלאות, הגיעו לשטח וטיפלו בהשלכות שלה האירוע, שזה אירוע שיש לו פוטנציאל השלכות כבד בהיבט של בריאות הציבור, וגם וזה הנושא של הדיון, השלכות מאוד מאוד משמעותיות. יוסי, אין לנו זמן להצגת רקע, כמה לולים נפגעו? מי קיבל כסף? מתי אלה שלא קיבלו יקבלו? שאלות מאוד ספציפיות, אני לא רוצה עכשיו סקירת האירוע. נתתי את הרקע הזה, בגלל שהוא רלוונטי מאוד לשאלות החשובות שעלו פה. עוד לפני שהסתיים האירוע, כבר במהלך האירוע התחלנו לטפל גם בנושא של הפיצויים לחקלאים, זאת אומרת שעוד לפני שהגיעו הנתונים הסופיים, עוד לפני שהסתיים כל הנושא של הטיפול באירוע עצמו, התחלנו כבר לטפל בנושא הכלכלי, בנושא של הסיוע, בנושא של תשלום הפיצויים מכוח הפקודה למגדלים. רגע חברים, יש פה אורחים, ואתם חשובים; אבל אל תפריעו לדיון, לא לדבר, אני אוציא את מי שמדבר ברקע. שטיינברג, אתה צריך להקשיב לשאלות שלי, שאלה שאלה, כמה בעלי מכסות נפגעו? סה"כ באירוע הזה אנחנו מדברים על 85 בעלי מכסות. כמה כבר קיבלו החזר מתוך ה-85? מתוך 85 חקלאים, כ-50 חקלאים, כבר שולם בפועל והכסף כבר נמצא בחשבונות הבנק. שולם כל הסכום שמגיע להם? נכון, נכון, לכ-50 חקלאים. באיזה היקף מה הסכום? הסכום ששולם הוא בסדר גודל של 22 מיליון שקל. חלקי 50 משתתפים בערך.

כ-22 מיליון שקל ל-50 בעלי מכסות, הסכום הזה ששולם, והסכום הזה כבר יושב בחשבונות

הסכום הזה בעבודה מאוד מאוד אינטנסיבית של המשרד, זה כולל בדיקות,

זה כולל היבטים משפטיים, הסכום הזה מתווסף עליו - - - יוסי תהיה איתי, 22 מיליון ל-51 בעלי מכסות שולם, אתה אומר אליו מתווסף תשלום עתידי? אליו מתווסף תשלום שיבוצע בימים הקרובים, ל-6 מגדלים בסכום של כ-5 מיליון. 6 חדשים, לא כלולים ב-50 שתיארת קודם?

עוד 6 יקבלו בימים הקרובים? עוד 6 שיקבלו 5 מיליון שקלים, ובזה אנחנו כבר מתקרבים לאזור של ה- 30 מיליון שקלים שכבר שולמו בפועל ונמצאים בחשבונות. מה עם אותם 30 שלא שולם להם? חברים לא להפריע, אני אומר לכם, מוטי אתה מפריע לי. אדוני, 50 ומשהו בעלי מכסות, מתוכם 50 קיבלו, עוד חמשה-ששה יקבלו בימים הקרובים, מה עם ה-30 האחרים? מדובר בין 20 ל-25 נוספים, אצל רובם מדובר בהשלמת מסמכים שביקשנו מהמגדלים, עדכון בקשות, איכון בקשות, מסמכים שקשורים לבדיקת הזכאות, צווי ירושה, מסמכים בהקשר האלה שמתייחסים בעצם לנושא של בדיקת הזכאות. מה זה תעצור רגע, מה זה בדיקת זכאות? מה אתה לא יודע שהוא בעל מכסה אצלך? הוא לא רשום אצלך? אנחנו יודעים בדיוק מי בעל המכסה, בחלק מהמקרים יש מקרים של גידול משותף, בגידול המשותף מספר בעלי מכסות מגדלים ביחד. מגדלים בתשתית אחת משותפת, אבל אתה עדיין יודע מי בעל המכסה?

אנחנו יודעים בדיוק מי בעלי המכסות, בחלק מהמקרים האלה הפנייה למשרד, היא לא לשלם לכל בעל מכסות לפי חלקו היחסי, אם זה היה ככה זה היה קל וכבר מזמן היינו מסיימים. הפנייה של המגדלים שאומרת, אל תעביר אלי את הכסף, תעביר את זה למי שמרכז את כלל המכסות במקום אחד? אז אדוני יו"ר הוועדה תיאר את זה בצורה שאם היא הייתה עובדת בצורה הזאת זה היה מאוד נוח, אם הייתה פנייה של המגדלים שאומרים לנו, אל תשלם לי תשלם להוא, מצבנו היה טוב, והיינו מזמן מסיימים את התשלומים, העניין הוא שבחלק מהמקרים, חלק מבעלי המכסות, לא מאשרים למשרד לשלם לגורם אחר וגם לא, לא מאשרים, ובמקרים האלה - - - הנושא הוא בוויכוח ביניהם? אני לא רוצה לקרוא לזה ויכוח אבל אני אומר, אנחנו כמשרד בסופו של יום, לא קיבלנו אמירה משורה ארוכה. אבל נניח שאתה לא יודע מה לעשות, אתה מבחינתך מחויב למי שיש לו את המכסה, הוא ישבור את הראש אם הוא ישלם למישהו אחר. אנחנו מעוניינים לשלם לגורם שהוא בעל הזכות, הפקודה אומרת בצורה ברורה - - - אתה מסוגל לשלם לאותם 25 תוך ימים ספורים? מה מונע ממך לשלם להם?

בחלק מהמקרים יש פנייה שבאה ואומרת שהתשלום לא יהיה לבעלי המכסות, או פנייה מצד המגדלים עצמם או חלקם. כמה כאלה יש? אנחנו מדברים על ארבעה לולים גדולים מאוד.

אתה דיברת על מגדל בעל מכסה, שאמר אל תשפה אותי, תעביר את זה למישהו אחר, כמה מקרים כאלה יש? כנגד ארבעת הלולים האלה, יש סדר גודל של 130 בעלי מכסות, זה לא שהם אמרו לא לשלם, אבל הם גם לא אמרו לנו כן לשלם, ולכן בהקשר הזה, הצענו מספר אפשרויות שאמורות לסייע לנו לשלם כמה שיותר מהר. אפשרות אחת שהצענו, זה שאותם בעלי מכסות יפנו למשרד ויגידו, אני בעל המכסה מאשר לשלם לגורם הזה והזה. יחתום בהסכמה, או שהוא מבקש את הכסף אליו, או שהוא מעביר למישהו אחר?

ואתה לא יכול להכין טופס כזה והם יחליטו איך לחתום עליו? והבעיה תהיה שלהם שהם לא חתמו על הטופס? הכנו טופס כזה אדוני יו"ר הוועדה, עדיין בגלל ההיקף הגדול של המגדלים ובגלל הפריסה הארוכה שלהם, אנחנו מבינים מהמגדלים, שבחלק מהמקרים האפשרות להעביר אלינו את האישורים - - - יוסי, אתה מדבר על מעל 100 בעלי מכסות.

אתה יודע להגיע אליהם תקשורתית ופיזית,

ניידים? זה מצב חירום, אנחנו לא פועלים פה באיזה אירוע רגוע. אנחנו יכולים בהחלט להגיע אליהם, אבל כן התבקשנו על ידי המגדלים, לבדוק גם חלופות אחרות, ואנחנו בודקים גם חלופות. מי שאמר אל תשלם לי או תבדוק לי משהו אחר, אז הוא כתב את זה, תחתים אותו על זה שהוא לא ממהר לקבל את הכסף, מי שלא כתב את זה ובטופס הזה, שאתה אומר לא או שאתה בעל המכסה ותקבל את השיפוי ישירות, או שאתה רוצה להעביר למישהו אחר, שלח לי את זה בחתימת ידך, אז איתו אתה תעשה משהו אחר. ולכן בפועל, אף אחד מבין אותם בעלי מכסות שציינו, לא העביר אישור למשרד החקלאות לשלם לגורם אחר. אני אשאל אותך עוד שאלה אחרונה ואני אחזור אלייך, בינתיים תנשום, אבל השאלה שלי, למרות הסיבוכים שהצגת, תוך כמה זמן אתה מעריך שהמשרד יעמוד בתשלומים מול כל המגדלים? כל מגדל שבו הדברים הם ברורים בהיבט המשפטי, ותיארנו עכשיו חלק מההיבטים המשפטיים, התשלום מבוצע בתוך ימים, אני אומר את זה עוד פעם בכל מקרה, לראייה שעד היום עשרות מיליוני שקלים כבר שולמו. האם במצבים מסוימים, למשל אתה רמזת פה שאתה רוצה לשלם לבעל מכסה, אבל נניח בעל המכסה נפטר ויש לו יורשים, אז אתה לא יודע למי לשלם כי יש יורשים רבים, אז אתה מחפש צו ירושה נכון? גם וגם. זה אחד המקרים?

אז האם אתה יכול למשל במצבים כאלה לתת מקדמה של 40% או איזו שהיא פעולה שנותנת אוויר לנשימה לאנשים האלה? לכל אחד מהמקרים האלה, אנחנו פועלים בנחישות כדי למצוא פתרון שיאפשר תשלום מהיר, אנחנו עובדים מולם, אנחנו עובדים מול בעלי המכסות, אנחנו עובדים מול המגדלים. שאלה אחרונה, אלה שהבירוקרטיה לגביהם ידועה, המסמכים ברורים, הזכאות ברורה, כל אלה קיבלו את הכסף מכם?

כל המקרים שבהם כפי שציינת הדברים ברורים, המסמכים ברורים, הכל קיים ונמצא ברשותנו, התשלום בוצע - - - תודה רבה לך יוסי, אני אחזור אליך.

אתם כארגון מגדלי העופות, אתם מסייעים בבירוקרטיה לדאוג שכל אחד יקבל את כספו? אתם מלווים את האנשים? אני בקשר עם יוסי, אני חייב לציין את האדיבות ואת הטיפול המקצועי של יוסי. הוא נשמע לי בחור על הכיפאק. הכי טוב שיש במשרד החקלאות, רק שזה לא יפגע בו. באמת נשמע, אני אומר לך בחמש דקות, שימשיך ככה, עוד אחד שמשלם והוא על הכיפאק זה נדיר בישראל. אנחנו הצענו מתוך הכרה של איך זה עובד, הצענו כמה פתרונות, המחלקה המשפטית, היועצת המשפטית או היועצים המשפטיים במשרד החקלאות דנו בחלק מההצעות שלנו, חלקן נדחו, חלקן נבחנות, אבל זה מעכב, זה מעכב לא באשמתו. הבנתי תודה, אני עוד אחזור אליכם. עכשיו אני רוצה לתת לאיתן דוידי מוועד מרגליות, ואחרי זה לעמית יפרח מתנועת המושבים, ואחרי זה לחברי הכנסת שירצו, חברי הכנסת מי שיכול להתאפק שנשמע את השטח ואז תגידו את דעתכם. אני יודע לימור שביקשת, ואת תהיי אחריהם. איתן דוידי ועמית יפרח, בקיצור. שלום, קודם כל אני רוצה מאוד להודות לראש המועצה שאמר את הדברים בצורה די ברורה על מצבה של מרגליות. מרגליות בעצם היא יצרנית ביצים די גדולה במדינת ישראל, משהו כמו 10% מכלל השוק הישראלי. מה שקרה אצלנו, אי אפשר להאשים את התושבים ואת החקלאים במה שנגרם לנו פה, מה שקרה לנו בעצם זה היה אסון טבע, היה צריך להיות מוכרז מיד אחרי האסון הזה אסון טבע, ואז לפצות את תושבי מושב מרגליות בגין אסון טבע, יש מסלול מיוחד לזה, יש מסלול ירוק שמטפל בנזק העקיף ולא היינו צריכים להגיע - - - זה נעשה בעבר דבר כזה? באירוע דומה לזה? במלחמות ישראל, במלחמת לבנון השנייה היה מסלול ירוק, פיצו את התושבים אצלנו במסלול ירוק, לא גרמו לנו לעוגמת נפש, לא נתנו לנו לזחול ולא ללכת על הברכיים, כדי לקבל מה שמגיע לנו. עשו את זה מהר מאוד,

הכסף היה בחשבון בנק של כולם, גם במטעים, גם בלולים, כל עסק אשר נגרם לו נזק, קיבל לפי הדוחות הכספיים שלו, זה הלך מהר מאוד וזה הלך יפה מאוד. זה מה שאני גם כאן, אני לא חלמתי שאני אבוא אחרי מלחמת לבנון השנייה, ואני אתחיל לבכות פה בוועדה כמה מצבה של מרגליות גרוע, כמה מצבה של מרגליות לא טוב, וכמה אנחנו מסכנים.

אנחנו רוצים להיות אזרחים גאים, למה אנחנו צריכים להיות מסכנים כדי לבוא לבקש את מה שמגיע לנו, למה אנחנו צריכים לזחול ולהגיד שאין לנו מה לאכול, ואין לנו מה לשתות, ואנחנו מתמוטטים, ואנחנו נופלים ואנחנו זה,

וגם אם אנחנו לא. יש פה מישהו שחולק על זה שקרה פה אסון טבע? יש פה מישהו שחולק על זה שקרה פה משהו שלא בגלל תושבי מרגליות? תושבי מרגליות הביאו את העגורים, זרקו אותם פה על הלולים והביאו לאסון של 600 אלף מטילות? מישהו מעלה בדעתו שאנחנו רצינו להגיע למקום הזה? יש פה נזק עקיף מאוד, מאוד גדול שנגרם פה לתושבים רבותי, אי אפשר להתעלם ממנו, להגיד לנו תשמעו, אנחנו מדברים עם ההוא,

רבותי, הייתה צריכה לקום וועדה מיד, מיד לקום ועדה, לבדוק את הנתונים ולתת פיצוי מיד, מהיר לכל חקלאי. החקלאים פה יושבים ארבעה חודשים ללא הכנסה, ועוד שלושה חודשים יש להם קדימה ללא הכנסה, יש להם לעבור את פסח בלי שום שקל. במה אנשים עובדים פה?

איזה מפעלים יש לנו פה? אז אל תהיה לולן לך תעבוד בהייטק? מה יש להציע להם? אנחנו 60 שנה השכפ"ץ של המדינה פה בגבול הצפון, מעל 60 שנה, הביאו את ההורים שלי למרגליות, לא שאלו איפה אתם רוצים לגור? לא אמרו להם בין רעננה לכפר סבא, אמרו להם פה תגורו, שמו אותנו שמה ונתנו לנו 200 מטילות תגדלו אותם. היום באים ואומרים לנו לא מגיע לכם כלום? עזוב את המלחמה עם משרד החקלאות, עזוב שהם רוצים לנשל אותנו מהמכסות, לא מעניין כרגע, יש אירוע נקודתי, 100 משפחות הולכות לעשות את הפסח ליד גדר לבנון, אין להם מאיפה להביא כסף. מה נצטרך לאסוף תרומות? אני לא רוצה להיות שם, אני מתבייש בכלל שהגענו ליום הזה, המשרדים, כולם היו צריכים להתארגן מיד, כמו שבני אמר, ועדה בין משרדית, לטפל נקודתית במרגליות, אבל אף אחד לא קם, מדברים איתי על בירוקרטיה. איתן תודה, אתה דיברת מדם ליבך, ואתה עוד תמשיך פה להיות איתנו, והדברים שלך חקוקים בסלע ואתם לא מסכנים, ולא מקבצי נדבות, וכל מה שמגיע לכם הוא בדין, ואתם חלוצים, ואתם מיישבי הגליל, ואתם הקרבתם, ואתם התמקמתם בגבולות, ואנשים שוכחים את הדבר הזה. אבל אנחנו פה בכנסת לא שוכחים, ואתם בוועדת כלכלה, וענבר בזק ומוסי רז לא שכחו אתכם, והביאו את הנושא שלכם לכאן, לכן יש לכם גב בכנסת. תודה על הדברים הנוקבים, והם נכנסו ללב שלנו, בטוח אני מקווה שגם לאוזניים וגם ללב של מקבלי ההחלטות בממשלה. אנחנו עוד נמשיך לדבר איתך איתן. עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים. תודה רבה אדוני היו"ר, תודה רבה לענבר בזק חברת הכנסת ולכל חברי הכנסת שיזמו את הדיון. אני חושב שהדברים של איתן דוידי יו"ר ועד האגודה, מדברים בעד עצמם, שער בנפשך שלא היה מדובר רק במושב אחד, בסה"כ אנחנו מדברים במושב אחד שהוא מוצב אזרחי על גבול הלבנון, שאנחנו נמצאים בפתחו של חג הפסח, ומשפחות נמצאות ללא העוגן הכלכלי, המרכזי שקיים עבורם, ואני חושב שמדינת ישראל, כמו שנאמר יש לה אחריות גדולה מאוד לטפל בסוגייה הזאת, בצורה שהיא תהיה מיידית, שתיתן מענה, בעיקר לאותם נזקים עקיפים שטרם טופלו, ויש כאלה לא מעט, ואיתן סקר אותם יפה מאוד. בטווח הקצר, מדובר בסה"כ במושב אחד שמצריך טיפול, שנגרם לו אסון שלא באשמתו, למרות שניסו לייצר פה איזה שהיא תמונה שמדובר באירוע שהוא באחריות הלולנים בזמנו, אני שמח שבסופו של דבר היה ברור שמדובר באירוע שאינו תלוי בסוג הלולים או במיקום הלולים, ובטווח הקצר הדבר הזה חייב לקבל מענה מיידי, ואני מודה לכל מי שמטפל בזה כרגע, וחייב לייצר פה איזה שהוא מסלול ירוק ומהיר לתת את המענה, זה בטווח הקצר. בטווח הארוך כמו שנאמר פה לפני, מדינת ישראל צריכה לחשב מסלול מחדש, בטח שר החקלאות ביחס שלו כלפי ענף ההטלה, ולשדרג אותו, ולשפר אותו, ולייעל אותו, ולהשאיר אותו מתוכנן וכעוגן כלכלי, גם לתושבי גבול הצפון, וגם לשאר החקלאים במדינת ישראל שמגדלים בענף ההטלה. אני קורא מפה לחברי הכנסת, להמשיך ולטפל בסוגייה, ולא להרפות, עד אשר יינתן מענה מהיר, לאותה מצוקה של תושבי מרגליות, ואנחנו נמשיך ללוות אותם בעניין. תודה רבה עמית, יש פה נציג של האוצר בדיון הזה? אני רוצה להגיד משהו לכל נציגי הממשלה באשר הם, מנכ"לים, ראשי אגפים, שרים מעת לעת: מושב החורף מסתיים, והקורונה הייתה בעורפינו, והאומיקרון, אנחנו אפשרנו לנציגי ממשלה להעלות בזום, או לנציגים בכירים להחליט אם הם באים או לא. החגיגה הזאת לא תמשך במושב הבא, אנחנו נגדיר מי הנציג הממשלתי שיהיה פה, מרמת שר, מנכ"ל אגף, או מנכ"ל חברה, או רשות ממשלתית, והם עצמם יהיו פה, וכל משרד ממשלתי שלא יכבד את הוועדה יישא באחריות לביזיון הכנסת. האירוע הזה לא יימשך במושב הבא, אלה ימים אחרונים של המושב הזה. העובדה שאין פה נציג פיזית של האוצר, בנושא שהוא פר אקסלנס מחייב התייחסות כספית, של החשב באוצר, ושל כל הגופים באוצר, ובכל זאת נציג האוצר בזום. שמעת פה את הקריאה על האפשרות להכריז פה אסון טבע, שבכלל נגזר עלינו בנדידת ציפורים, זהו אירוע שלא בשליטת המגדלים, ואיפה אתם אוחזים בנושא הזה? נציג האוצר כאן? כן אדוני היו"ר, עכשיו שחררו לי את האודיו אז אני יכול להגיב. מבחינת ההתפרצות של שפעת העופות, זה באמת מדובר על אירוע מאוד, מאוד חריג שלא היה כדוגמתו בארץ, התפרצות בלולי מטילות, כשנגזרת מזה פגיעה מאוד משמעותית באספקת הביצים של אותם לולים. מבחינת הפיצויים שמוקנים מכוח החוק, מכוח פקודת מחלות בעלי חיים, כמו שמשרד החקלאות אמרו, הפיצויים הם בעצם על המטילות עצמן, שאו הומתו, או בעצם נפגעו מהמחלה. מדובר על פיצויים באזור ה-35, 36 מיליוני שקלים, רוב התקציב כמו שמשרד החקלאות אמר, שולם למגדלים, בתקווה ששאר התשלומים ליתר המגדלים, ישולמו כמה שיותר מהר, ובעצם אלו הפיצויים שמוקצים מכוח חוק, מכוח הפקודה. לגבי פיצויים על הביצים עצמן, או תערובות, או ירידה בפדיון וכדומה של המגדלים, כרגע זה לא נמצא בפקודה, ואין יכולת מכוח הפקודה לתת פיצויים לנושא הזה. להבנתי מחוק אסונות טבע, מגדיר גם אירועים מאוד, מאוד ספציפיים, אבל לא לנושא בעלי החיים, אלא יותר לגידולים הצמחיים, במקרה של איזה שהוא אסון חריג שמשפיע על הקרקעות של החקלאים, לכן זה מסלול שהוא שונה ורלוונטי לענף הצומח. אתם שוקלים אותו או לא שוקלים אותו? אני לא מכיר איזו שהיא אפשרות, שאפשר מכוח חוק אסונות טבע, שמגדיר ספציפי נזקים לקרקע חקלאית מאירועי גשם, ואירועי טבע קיצוניים להקצות ללולים, אני לא חושב שזה מסלול שיכול להיות אפשרי. אנחנו קיימנו שיחות ופגישות עם משרד החקלאות, לדבר על הנושא של בעצם מה - - - גלעד, אתה תיארת הפסדים שהם מעבר לפיצוי הישיר על המטילות, כמו התערובת והביצים, אתה כבר מכיר בעובדה שיש הפסד כזה? רק אתה אומר שבפקודה, לא ניתן כפי שהיא מוגדרת היום לשפות? אני אומר שני דברים, דבר אחד יש את הנושא האופרטיבי, של האם אפשר להקצות כסף, האם יש סמכות להקצות כסף לדברים כאלה ושיקולים נוספים, והדבר השני - - - אבל למה לא תביאו את הפקודה ותתקנו אותה? תיקון חקיקה, אני מאמין שייקח תקופה. למה ייקח תקופה, אנחנו יודעים לעשות את זה די מהר. אבל זה מוביל אותי לנקודה השנייה שפה יש - - - לא, אל תלך לנקודה השנייה, אני שואל אותך שאלה. אם אתה אומר שאם היה לך פקודה מתוקנת, היית יכול לתת יותר, למה אתם לא מביאים פקודה מתוקנת לפה? וכבר עברו כמה חודשים. למה אתם לא מתקנים את הפקודה באופן שתוכלו לסייע יותר? זה מוביל אותי לנקודה השנייה שהיא בעצם - - רוצים באופן כללי, לא רק לענף ההטלה להרחיב את הפקודה. אבל בינתיים יש פה משבר חירום, עזוב אותי עניינים עקרוניים. גלעד, גלעד, עזוב אותי עניינים עקרוניים עכשיו, יש פה משבר חירום,

אתם רואים שידיכם כבולות ואתם יכולים לתת סיוע מוגבל לפי נוסח הפקודה, למה לא תתקנו את זה ספציפית עכשיו לתת יותר? אני לא חושב שזו חלופה שיכולה להיות בטווח זמן קצר, אבל קודם כל צריך להחליט האם רוצים להקצות את הפיצויים האלה, כמובן שאם מקצים פיצויים לענף ההטלה, זה גוזר הקצאת פיצויים לייתר הענפים במקרים דומים, לדוגמא ענף החלב, אם תהיה התפרצות של מחלה בענף החלב - - - אבל אתם, השיפוי הזה למצבי חירום של האוצר ופגיעה בחקלאות, כמו המשבר הזה, אתם שמים כסף בצד למטרה הזאת, יש לכם תקציבים לדבר הזה. כמה כסף שמתם בצד למשברים כאלה? מה התקציב המיועד למשברים כאלה? אדוני היו"ר, יש לנו תקציבים לפי הפיצויים שכרגע מוגדרים בחוק - - - כמה שמתם לענף הזה? גלעד, גלעד תענה על שאלות, כמה שמתם לענף הזה בתקציב המדינה למשברים כאלה ואחרים? ומה קרה בכל השנים שלא ניצלתם את התקציב הזה? הקצתם ולא היה משבר אז לא הוצאתם? אז הנה פתאום יש משבר, אז אי אפשר יותר להגמיש ולהיות נדיבים? התקציב שאנחנו מקצים הוא, כל שנה יש התפרצויות של מחלות, יש מחלת פה וטלפיים, יש מחלות צלע בצאן, יש הרבה מחלות שקורות כשגרה.

בכוונתם באירוע הספציפי הזה ובמהירות, לתקן את הפקודה כדי שתוכלו לסייע יותר? כרגע אנחנו עוד בוחנים את הנושא, ורוצים לראות האם יש אפשרות לעשות איזו שהיא פעולה, אבל אנחנו לוקחים בחשבון - - - תוך כמה זמן אתם תשיבו לוועדה אחרי הבחינה שלכם? מתי תשיבו לנו שסיימתם את הבחינה, ותזכור שזה מצב חירום ודחוף? מתי נקבל תשובה? סוף הבחינה שלכם? אנחנו דנים על זה ביחד עם משרד החקלאות. מתי תשיבו לנו שתסיימו? אני לא יכול להתחייב. אז אתה לא יכול להתחייב על זמנים, אתה מוכר לנו סיפורים, אתה אומר לנו בחינה, אתה משאיר אותנו באי וודאות ואנחנו מדברים על מצב חירום, על אירוע שמתרחש בימים אלה, אתה לא יכול להתחייב מתי תסיימו את הבחינה הזאת.

גם מישהו פה העביר למישהו שצופה בנו, והעביר לי מידע ששר החקלאות יכול להכריז על אסון טבע, גם על מה שלא רשום בפקודה וזה נתון לשיקולו.

אבל זה לא גלעד, זה שר החקלאות, והוא צריך להכריז. לימור מגן תלם, חברת הכנסת. תודה אדוני היו"ר. אני רק רוצה לחדד שתי נקודות שיוסי ממשרד החקלאות התייחס לגביהן. הנושא של השותפות בגידול, לגבי 130 בעלי מכסות, נמסר לי כרגע מגורמי המקצוע, שבאמת הייתה בעיה בירוקרטית של מסמכים, מי שהשלים את המסמכים בימים האחרונים וזכאי, יקבל כבר בימים הקרובים את הפיצוי, מי שעדיין לא השלים, צריך פה את שיתוף הפעולה וחייבים להשלים את המסמכים, יש איזה בעיה משפטית בעצם למי משלמים, ואיך מוודאים שזה מגיע למגדלים. אז מה שנמסר לי שוב מגורמי המקצוע, שברגע שיושלמו המסמכים, גם שר החקלאות וגם המנכ"לית, בפוקוס על כל הנושא הזה. בינתיים באמת שילמו 22 מיליון ₪, ויש פה עוד משהו כמו 14 מיליון ₪ שממתינים. לימור אהובה, אני לא יודע מתי הצטרפת לדיון הזה, כל מה שאמרת עד עכשיו נאמר פה, לא אמרת משהו אחד. אדוני היו"ר רגע, אבל הנושא של השלמת המסמכים, זה פשוט חייבים לחדד.

ברגע שיש שיתוף פעולה עם השלמת המסמכים, אז הנושא של הכספים יוכל להיות מוזרם הרבה יותר מהר.

אבל הם לא יכולים להזרים כספים, אם אין מסמכים. אני מסכים איתך, אבל לפעמים כשאין מסמכים, אפשר לתת מקדמה לנשום, אפשר לתת 40% מקדמה ולהתחשבן אחר כך, יש דרכים לסייע, מי שרוצה לעזור עוזר, ויוסי רוצה לעזור, יוסי הוא בחור מוצלח. הוא אפקטיבי, תנו לי כלים אני אשלם, תנו לי דפים, אישורים. זה בדיוק מה שאני אומרת, שברגע שיהיו את המסמכים אז הכספים יוזרמו, אז אם יש שיתוף פעולה יהיה הרבה יותר פשוט להזרים כספים. אבל בסמכות שר החקלאות להכריז אסון טבע למצבים מיוחדים, ובסמכות העם לתת לו אישור לתת מקדמה של 40%, כי בסוף הכסף הזה ישולם, אז תיתן 40% בינתיים ונראה מה יהיה. וגם אני מזכירה, אנחנו מדברים על הפיצויים העקיפים, שזה לא דפים ולא כלום, זה צריך לקבל החלטה. תודה ענבר. מוסי רז יוזם הדיון, כמה מילים. ראשית אני רוצה להודות לחברת הכנסת ענבר בזק, שביקשה ממני להצטרף אליה בייזום הדיון הזה. למרות שאתה טבעוני. כן, אז גילוי נאות, אני לא אוכל ביצים, גם ממליץ לכם להפסיק לאכול, ומקווה שתימצא פרנסה טובה יותר, אבל כרגע יש כאן אסון, אפשר להתווכח טבע, לא טבע, זה לא משנה. לנו כמדינה יש אחריות, שמענו את איתן, שמענו את המגדלים, לנו כמדינה יש אחריות, לא יכול להיות שלא יינתן פיצוי, והפיצוי על כל מה שנאמר, גם הנזקים העקיפים. אם אתה שואל אותי אדוני היו"ר, הפיצוי צריך לכלול הרבה יותר מזה, גם מעבר לכלובים חדישים, שבהם אין הצפיפות הזאת, וגם אולי לחלק מעבר לאופציות אחרות, גם זה יכול להיות,

הפיצוי הזה צריך להיות כולל. אם לא הכריזו עד עכשיו על אסון טבע, שוב אני לא יודע מה טבע פה ומה לא טבע, זה לא מעניין אותי, זו הדרך לפצות. יכול להיות אדוני היו"ר שמה שצריך לעשות, זה בדיוק מה שאתה רמזת לאנשי משרד האוצר, שינוי מיידי של הפקודה, אני בטוח שהוועדה הזאת תסכים לבוא גם בפגרה, כדי שזה יקרה תוך כמה ימים, שבוע לא יודע, כמה שצריך לדבר הזה. אם רוצים זה אפשרי לגמרי, כי אין שום סיבה להפקיר את המגדלים, אין שום סיבה שהם ייפגעו, אנחנו חייבים, יש לנו אחריות, אנחנו מדינה, בשביל זה יש מדינה, אחרת לא צריך מדינה. אני חושב שהדברים האלה ממש, ממש חשובים, ואני מציע שנדבר עם משרד האוצר, עם משרד הכלכלה,

הבעיה, אם לא היינו יוצאים לפגרה שבוע הבא, אז היינו מגישים עכשיו הצעת חוק פרטית, אומרים תנו לנו פטור מחובת הנחה, נעלה אותה בשבוע הבא, בעוד שבועיים ונגמור עניין. אנחנו לא יכולים בגלל הפגרה, הדרך היחידה שלנו, זה לגרום להצעה ממשלתית לשינוי הפקודה, ואני מציע שזה מה שנעשה ארבעתנו, לאחר מכן מאחרוני הקלעים, כי אחרת אני לא רואה, אנחנו נקיים כאן אחרי הפגרה עוד חודשיים דיון, זה כבר יהיה אחרי פסח, והם יגידו לך עשינו את הפסח על גבול לבנון, יופי מה זה עזר? אכלו מצה וביצה לא יודע מה, אבל את הבעיה לא פתרנו. אז אני מציע שניזום את התיקון הזה יחד ארבעתנו מול הממשלה.

קודם כל לי יש מכסה של ארבע דיונים בפגרה, ואולי אחד מהם יוקצה לזה, כי זה דחוף אנחנו מתייחסים לאירוע הזה כאירוע דחוף. מולי לויט, מנכ"ל המועצה לענף הלול. במצוות הקיצור של היו"ר אני אומר ככה, יש פתרון חליפי והוא כבר הוצע גם למשרדים, וזה פתרון של ביטוח כל הנזקים העקיפים בשפעת עופות. היום הנזקים הישירים כפי שצוין על ידי חברי הכנסת ועל ידך מכוסים בפקודה, הנזקים העקיפים בשפעת עופות לא מכוסים. עכשיו המסלול הזה לפוליסה לנזקים העקיפים של שפעת עופות, זה מסלול שידוע למשרדים, ואני מניח שהוא גם בדיון בין משרד החקלאות ומשרד האוצר, ואז הוא נותן פתרון מיידי. פתרון כזה הופעל גם במקרה שהיה ברוצלה, ואז גם נותנים תשלום אקס גרציה, למי שנפל לפני תחילת הביטוח. ולכן אני חושב שצריך לקבל תשובות לגבי הפעלת ביטוח של הנזקים העקיפים בשפעת עופות, כי עופות נודדים יהיו לנו פעמיים בשנה הלוך וחזור,

אבל הרעיון של ביטוח חל על העתיד, לא על האירוע הזה? אז אני אומר, ביטוח ברגע שהוא מסוכם בין משרד החקלאות והאוצר, מפעילים את התוכנית באופן מיידי, כי כל הניירת כבר הוכנה. אבל זה לא פותר לנו את האירוע הזה. רגע אז אני אומר, הנוהג וזה כבר קרה בברוצלה, כשהייתה ברוצלה בבקר, זה שנתנו תשלום אקס גרציה למי שנפל לפני הפעלת הביטוח, וזה דבר שכבר נעשה, זה לא משהו חדש. ולכן אני חושב שזה המסלול שהוא הכי מהיר לפתרון יסודי, וגם כלפי שנים קדימה. ומה עמדת האוצר והחקלאות כלפי הפתרון הזה? אדוני היו"ר, אני התייחסתי באריכות לנושא של הפיצויים הישירים, ותיארתי את הקצב שבו אנחנו עובדים וממהרים לשלם, ושחלק גדול מהסכום כבר נמצא בחשבונות הבנק של החקלאים. לגבי הנושא הנוסף שהעליתם כבר בתחילת הדיון, ועלה גם עכשיו, הנושא של הפיצויים העקיפים. למעשה משרד החקלאות הרים את הכפפה, והציע פה שני מנגנונים, שני כלים שיתנו מענה למגדלים גם בהקשר הזה. הפתרון הראשון שהצענו הוא באמת הנושא של הביטוח, יש גם היום ביטוח, אבל כדי שהביטוח יוכל לתת מענה גם בהקשרים האלה, הצענו למעשה שתי חלופות, אני לא אפרט אותם עכשיו, כי אני מבין את זמנה של הוועדה, אבל הצענו שתי חלופות שיהיו כלי יעיל, כלי אפקטיבי, כלי טוב שנותן מענה למקרים עתידיים, כפי שציינת ובצדק, למקרים עתידיים של שפעת העופות. ככל שהכלי הזה יתקבל, ייושם, יתוקצב, אז במקרים הבאים של שפעת העופות, כמו שציינה חברת הכנסת בתחילת הדיון, שהיא אמרה שהלוואי והדיון לא היה מתקיים. אבל הייתה פה איזה אמירה, שאם הכלת כלי ביטוחי כזה, ניתן במצב מיוחד לחזור אחורה ולטפל במה שקרה? אז אני אתייחס בהחלט גם לזה, אבל אני אומר שכפי שעלה בתחילת הדיון, שהמצב האידיאלי זה אם לא היה צורך בדיון, ככל שההצעה שהעלה משרד החקלאות בהקשר הביטוחי תתקבל ותיושם, בהחלט במקרים הבאים זה ייתן לנו את הפתרון לנושא הזה. לגבי הנושא הרטרואקטיבי, כלומר אותם פיצויים על אירועים שכבר קרו, גם בנושא הזה משרד החקלאות הכין הצעה, היא נמצאת בבחינה גם של הגורמים המשפטיים, וגם של האוצר, כדי לתת מענה גם בהקשרים האלה.

בעצם משרד החקלאות העלה פה שורה של הצעות, שורה של מנגנונים שאמורים ליזום ולתת מענה, גם לאירוע שקרה במקרה האחרון של שפעת העופות, וגם במקרים עתידיים כדי לתת מענה מלא. משפט אחד אחרון ברשותכם. כמי שנמצא במשרד החקלאות, ורואה את ההתנהלות של המשרד יום,

מאוד חשוב לי לומר, אני אומר את הדברים מתוך הלב בהמשך לדברים שנאמרו פה. יש פה התגייסות מלאה של שר החקלאות, יש פה התגייסות מלאה של מנכ"לית משרד החקלאות, השירותים הווטרינרים, מנהלת ההשקעות, הלשכה המשפטית,

כמי שנמצא במשרד ורואה את ההתנהלות, ורואה את התיעדוף שנותנים. אני אומר באופן ברור וחד משמעי, יש פה תיעדוף מלא לנושא, ויש פה טיפול מאוד, מאוד אינטנסיבי, אני לא אגזים אם אני אומר שהטיפול הזה חל 24 שעות ביממה, ויכולים נציגי המגדלים להעיד, על שיחות טלפון, ועל שיחות זום שעושים איתם בערך 24 שעות ביממה כדי לקדם את הנושא.

אני מאמין לך ואני רוצה לקחת מהדברים שלך איזה תובנה, אנחנו עושים פה סלט, סלט המטבוחה, מערבבים, מערבבים את המתח המובנה של ענף ההטלה וענף הצומח ברפורמה,

הנהגת החקלאות, הממשלה והאוצר, שמה יש מורכבות ומתח שאנחנו מנהלים ומלווים, למול אירוע נקודתי. אנחנו מצפים באירוע הנקודתי לשים מחלוקות בצד, ולהיות אפקטיביים, אבל גם יצירתיים. אתה בכלים, במסגרת שנתנו לך אתה כנראה מאוד, מאוד אפקטיבי, אבל כדי שתהיה לך מסגרת פעולה אחרת, או דרכי פעולה נוספים, או יכולת לעזור יותר, אתה צריך מדיניות של שר ומנכ"לית ואוצר. זה מה שהוועדה תדרוש, ואני מבקש מכולם, וזה יוסי אתה צודק, שימו ברקע מחלוקות כלליות על סוגיות בענף הצומח וההטלה, שימו את זה בצד, תסתכלו לבני אדם בעיניים למשבר, תסתכלו שחג פסח מתקרב, תסתכלו שהיישוב הזה חטף וסובל, ואני לא מוכן שיציגו ישראלים שהתיישבו על הגבול ויהודים, כמסכנים, כאנשי רווחה, הם מלח הארץ, הם חלוצים, העזרה הזאת בדין מגיעה להם, יישובים הרבה יותר עשירים מהם קיבלו החלטות ממשלה בישראל, מי שרוצה יכול לעזור ויש לו מלא כלים, יכול להחריג אותם ויכול לבנות תוכנית אסטרטגית רק ליישוב הזה. אני רוצה לתת לדובר האחרון מטעם התושבים, ותסלחו לי כי אני אצטרך לסכם את הדיון בקרוב. יעקב סרמילי מושב מרגליות. שלום לכם, תשמעו, אנחנו נמצאים במושב מרגליות במצב קשה מאוד, כמו שאיתן אמר אנחנו לא מתים מרעב, אנחנו חיים בסה"כ על 2,200 עופות, זה האוכל של הילדים שלנו. אתם פה כולם זה לא פוגע בכם, אתם עושים את הפסח בבית שלכם, אני לא, אני אישית לא, אני המצב שלי לא טוב בכלל, אני לא עובד,

אתם אומרים כסף וכסף, לא שילמתם לנו שום דבר, אני מעדיף להשכיר את הבית לערבי שם, ולעזוב את היישוב כבר, לעזוב את היישוב, אני כבר לא יכול לחיות שמה. תסלחו לי שאני מדבר ככה, אתם רק מקשקשים, זה הורג אותי, אף אחד לא בא להציג אותנו, הייתה פה הבחורה הנהדרת הזאת שהגיעה למושב מרגליות, שהיא אמרה אני אביא אותך לכנסת תדבר שם. ישבנו עם יו"ר שעוזר לנו, דואג לנו, אבל כמה, אתם צריכים להיות איתנו, תנו לנו את הפיצויים שלנו, תנו לנו לחיות את החיים שלנו, אנחנו מבקשים מכם, אנחנו מתחננים תנו לנו לחיות, זה מה שיש לנו, יש לנו בסה"כ 2,200 עופות. אני מעדיף שאתם תבואו, עם המשפחות שלכם תהיו שמה בגבול הזה, יש לי שלושה ילדים, ושלושה נכדים, אני שמה בגבול, אף אחד לא מתייחס. אם אנחנו לא השכפ"ץ שלכם, אתם לא תהיו פה במדינה הזאת, אנחנו שמה נמצאים, ונקרעים לילות בשביל 7,000 שקל בסה"כ, תעזרו לנו מה ביקשנו. מספיק עם כל הקשקושים האלה כבר, תנו לנו את הכסף לחיות. יעקב, תודה רבה שחלקת את זה ואמרת את זה, יותר מכל אחד אחר, ואנחנו כאן להיות איתך, אנחנו לא נרפה מהנושא עד שהוא יגיע לפתרון, אנחנו הולכים ללוות אתכם עד לפתרון. כן מוטי. כבוד היו"ר אני רוצה רק להעמיד משהו על דיוקו, להעמיד נתון על דיוקו. 35 מיליון שקלים לא שילמו למושב מרגליות

35 מיליון שקלים זה סך הפיצויים שישולמו לכל אירועי שפעת העופות במדינת ישראל, כולל מגדלי ההודים, ומגדלים באזורים אחרים. מושב מרגליות, אולי סך הפיצוי לכל מושב מרגליות, יעמוד על סדר גודל של 15 מיליון שקלים, כך שהמספר של גלעד. בסדר, הבנו שזה הולך לכלל הענף, ואני אומר לכם שאנחנו כוועדה לא נרפה מהנושא הזה, עד שיהיה בו פתרון, ואנחנו אתכם, יעקב ואיתן, אנחנו אתכם, זה יהיה הבית שלכם עד שיהיה פתרון, וכשנגמור את הפתרון חרום נתחיל לדבר על המצב הכללי במרגליות, ונעסוק בסוגיות אחרות. אתם לא מקבצי נדבות, אתם לא משפחות רווחה, אתם מלח הארץ, אתם החלוצים, אתם המיישבים של הגליל, אתם קיבלתם קטיושות וחדירות ופיגועים, אתם הייתם שם ועדיין שם. צחי בן עיון, יו"ר ענף העצמאים, התאחדות המלאכה והתעשייה, הדוברים הבאים שאני נותן להם שתי דקות בלבד, בבקשה צחי. תודה אדוני, תודה לחברת הכנסת ענבר ולכל מי שיזם את הדיון הזה אדוני. אדוני, מושב מרגליות אמרו פה הדוברים, זה השכפ"ץ של המדינה. משרד החקלאות ומשרד האוצר, במקום לעסוק רק ברגולציה, צריכים גם לעסוק בבני אדם אדוני, השפעת העופות זה כוח חריג ובלתי צפוי, שהגיע למושב מרגליות. היום אנחנו בחודש מרץ אדוני, ולאנשים אין מה לאכול, המגדלים הקטנים ובעלי מכסות קטנים במושב מרגליות, אין להם מה לאכול לפני הפסח אדוני, זה צו השעה. אני קורא פה למשרד האוצר שהביע נכונות וגם למשרד החקלאות, יש פתרונות בפוליסות אדוני, צריך למצוא פתרונות כאלה ואחרים אבל דחופים, כדי שלאנשים יהיה מה להביא אוכל הביתה. ודבר נוסף אדוני, על מה נלחמים פה תושבי מרגליות? הם נלחמים פה כדי להמשיך להתפרנס בענף ההטלה, כדי להמשיך לייצר בלולים הקטנים שלהם. אדוני הם עשו את הכל כדי לאכלס את הלולים, עכשיו רק צריך לפצות אותם ולשפות אותם אדוני, והעובדה שאין בקנ"ט רשת ביטחון למקרים כאלה של פיצויים עקיפים, במקרים של שפעת העופות, כשכבר מדברים על שפעת העופות אדוני משנת 2006, ועד היום לא נמצא פתרון. אני מודה לאדוני, ואני מבקש שאדוני יעקוב אחר הפיצוי שמגיע לחקלאי מרגליות, שמכאן ואילך חקלאי שהוא יודע שהוא מגדל והוא נפגע מכוח עליון, הוא יקבל פיצוי, תודה אדוני. נעשה את זה, תודה רבה לך צחי. ירון סולומון מנהל תנועת האיחוד החקלאי. תודה אדוני היו"ר, אני לא אחזור על דברים שנאמרו, אני למען השקיפות, אני גם דירקטור בקרן נזקי טבע - קנ"ט. למדינת ישראל יש את אחד הגופים הביצועיים הטובים ביותר בכדי לתת פיצוי לחקלאים. כל מה שצריך לעשות פה, זה ששר החקלאות ושר האוצר יקבלו החלטה שהם מקציבים סכום, יעבירו אותו לקרן נזקי טבע והשאר היסטוריה. קרן נזקי טבע יודעת לטפל בחקלאים שלה ובשביל זה היא קיימת, ולכן כל רעשי הרקע מסביב, וכל מה שמתחבאים מה שנקרא על רגולציות. כמה כסף יש שם בקרן הזאת?

לא שיהיה ברור, המדינה צריכה להוסיף עכשיו כסף, לפתוח קופה מיוחדת לטיפול בנושא של שפעת העופות, להעביר את הכסף הזה לטיפולה של קנ"ט, של קרן נזקי טבע, ואני אומר לכם זה פתרון, ותפסיקו כל הפקידים, עם כל הכבוד, להתחבא מאחורי הנושא של רגולציות כאלה או אחרות. זה ניתן, זה נעשה, המסלול הזה קיים ולא צריך להמציא אותו,

צריך רצון ומנהיגות ורצון טוב. תודה רבה לך ירון סולומון. אני מסכם את הדיון באופן הבא, ראשית לכם אנשי החקלאות וההתיישבות ממרגליות ומהצפון, אני מצטער כמוכם שאנחנו בכלל צריכים לקיים את הדיון הזה. במצב נורמלי אחרי אירוע כזה, כבר כולם היו צריכים לקבל את הפיצויים שלהם, ואתם לא נושאים באחריות לאירוע הזה, ואי אפשר להשליך עליכם אחריות, כי נדידת העופות לישראל תהיה פעמיים בשנה, והמסות מגיעות לאגמון החולה ולמרחב של הצפון, והקרבה למרגליות תייצר את הסכנה הזאת גם בעתיד. אתם לא נושאים באחריות לאסון הזה של שפעת העופות, ולפעמים הייתה רמיזה כאילו אתם נושאים באחריות. ואני אומר לכם, הוועדה הזאת היא תהיה הבית שלכם, עד שכל חקלאי יקבל את הכסף שלו, ואחרי שזה ייגמר האירוע הספציפי, נעסוק גם בהיבטים עקרוניים שעלו פה בדיון. ועכשיו לסיכום המעשי, ועדת הכלכלה קוראת לשר האוצר ושר החקלאות, לבחון ולהכריז על אירוע של אסון טבע בהדבקה של שפעת העופות, כחלק מנדידת העופות וכו'. ולהפעיל את קרן נזקי הטבע באופן מהיר ואפקטיבי, להשלמת הפיצוי העקיף שנגזר מהמשבר הכלכלי הזה. הוועדה קוראת לשר החקלאות, לתקן את הפקודה שעוסקת בשיפוי החקלאים באופן שיאפשר גמישות לאנשי המקצוע, לשלם על מרכיבים שכיום הם אינם יכולים לשלם. הוועדה קוראת לשר האוצר ושר החקלאות, לפעול לכל שבכל ענפי החקלאות, יופעל ביטוח נזקים עקיפים, ובמקרה הספציפי הזה, לבחון הפעלתו המיידית, ואולי שיפוי רטרואקטיבי, כפי שהוצג במודל שיפורט על ידי המועצה לענף הלול, וארגון מגדלי העופות, בתיאום עם אנשי המקצוע במשרד החקלאות והאוצר. הוועדה רוצה לשבח את יוסי שטיינברג ממשרד החקלאות שמרכז את הפיצויים, מגיב מהר, ועושה את המקסימום, ומבקשת ממנו לפעול ביתר שאת להשלמת כספי הפיצויים לכל מי שמגיע לו, ובגיבוי של המנכ"לית והשר, להגמיש את היכולות שלו באירוע הזה. דווחנו שמעל 50 מגדלים קיבלו החזר על הפגיעה הישירה, לא קיבלו את ההחזר העקיף, ועד כ- 30 לא קיבלו, מתוכם 5, 6 יקבלו את זה בימים הקרובים, ואנחנו נבדקו שזה אכן בימים הקרובים, ואותם 20, 25 שטרם קיבלו, אני מאתגר אותך יוסי שזה יהיה לפני פסח, זה דורש שיתוף פעולה. עכשיו לגבי למי לשלם, אתה צריך בברירת המחדל שלך לשלם לבעלי המכסות. אם הם כתבו לך שהם מעדיפים למישהו אחר, הם יכתבו את זה ותשלם למישהו אחר, ואם לא כתבו לך ולא אמרו לך, פשוט תשלם לבעלי המכסות, ואת ההתחשבנות בינם לבין המגדל בפועל הם יעשו ביניהם, שזה לא יהיה תירוץ הבירוקרטיה הזאת. אני גם מבקש ממך לבחון לתת מקדמות לכולם של 40% עוד לפני החג, או 50% או מה שאפשר, כדי שלא יהיה מצב שאדם לא יכול להיכנס לחג הזה עם פיצוי מלא או חלקי על האסון הזה. אני רוצה לשבח את ענבר בזק שלקחה את הנושא ולא עזבה אותי, רגע לפני סוף המושב לקדם ולדון בו ואת מוסי רז שהצטרף, את לימור מגן תלם שכאן, ואת כל חברי הכנסת שמלווים וילוו אתכם. הנושא הזה הוא דחוף, מבחינתי זה מצב חירום, זה לא מחכה למושב הבא, אני אבדוק בלוחות הזמנים של הוועדה לקיים דיון נוסף בנושא הזה ממש בשבועות הקרובים, ואני מאיץ גם באוצר וגם בחקלאות להביא לנו תוצאות טובות לדיון הבא. אני מבקש לקבל בכתב בתוך שלושה שבועות מהיום,

משר האוצר ושר החקלאות, אחרי כל הבדיקות שהם עשו,

תשלום פיצויים למגדלים שנפגעו משפעת העופות, להגיש לוועדה תוך שלושה שבועות דוח ביצוע, אותם 80 מגדלים, מי קיבל, אפילו לא מעניין אותי כמה קיבל, תשתמשו באחוזים, 100% תכתבו, שולם 100%, שולם 40%. אני רוצה את כל ה- 80 מגדלים ומה שולם להם במכתב, באחריות שר החקלאות ושר האוצר, אבל האחריות האמיתית על המכתב הזה היא שלך יוסי. אז בתוך שלושה שבועות אני רוצה לקבל אותו, והמכתב לא מותנה בדיון שאני אזמן, אני מקבל את המכתב הזה תוך שלושה שבועות. יש לך שלושה שבועות של שכרון חושים להתאבד ולשלם לכולם, בלי קשר אנחנו נזמן דיון בנושא. אני נועל את הישיבה, תודה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 11:43.